צוהריים טובים או בוקר טוב כי אנחנו אחרי עוד לילה ארוך ומייגע במליאה. אני רוצה להגיד לכם היכן הדברים עומדים בסוגיית ענף ההטלה